חברי הכנסת, אזרחי ישראל היקרים, ביום שני השבוע בית הדין הגבוה לצדק קבע שעל יושב-ראש הכנסת להעמיד להצבעה, עוד השבוע, את בחירתו של יושב-ראש הכנסת החדש. החלטת בג"ץ אינה מבוססת על לשון החוק אלא על פרשנות חד-צדדית וקיצונית. החלטת בג"ץ סותרת את תקנון הכנסת. החלטת בג"ץ מחריבה את עבודתה של הכנסת. החלטת בג"ץ מהווה התערבות גסה ויהירה של הרשות השופטת בענייניה של הרשות המחוקקת הנבחרת. החלטת בג"ץ פוגעת באופן חסר תקדים בריבונות העם ובריבונות הכנסת. החלטת בג"ץ חותרת תחת יסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. כדמוקרט, כיהודי ציוני, כמי שנלחם נגד משטרים אפלים וכיושב-ראש של בית הנבחרים, אני קובע שהחלטת בג"ץ היא החלטה שגויה וחמורה המביאה לידי ביטוי ליקוי מאורות מסוכן. חברי הכנסת, כמי ששילם מחיר אישי כבד של שנות מאסר ועבודות פרך על הזכות לחיות כאזרח במדינת ישראל, אין צורך בהסברים עד כמה אני אוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל.

כדמוקרט, כיהודי ציוני, כמי שנלחם נגד משטרים אפלים וכיושב-ראש הבית הזה, לא אניח לישראל להידרדר לאנרכיה. לא אתן יד למלחמת אחים. אפעל על פי רוחו של מנחם בגין, אשר ביוני 1948, בימי אלטלנה,

מלחמת אחים. חברי הכנסת, אזרחי ישראל, בימים אלה העם שלנו זקוק לאחדות, זקוק לממשלת אחדות. בימים שבהם מגפה מסכנת אותנו מבחוץ והשסע קורע אותנו מבפנים על כולנו לנהוג כבני אדם, על כולנו להתעלות, על כולנו להתאחד.

למען מדינת ישראל, וכדי לחדש את הרוח הממלכתית בישראל, אני מתפטר בזאת מתפקידי כיושב-ראש הכנסת. נתפלל ואף נפעל לימים טובים יותר. הודעה למזכירת הכנסת. בהתאם להוראות סעיף 5(א)(1), הריני להודיעכם על התפטרותי מתפקיד יושב-ראש הכנסת. על החתום, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, יושב-ראש הכנסת. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ה' בניסן תש"ף,

במרץ 2020, בשעה 16:00.